בוקר טוב לכולם. על סדר-היום: הצעת תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות)(תיקון מס' 22). גברתי היועצת המשפטית, תזכירי לנו את התיקון. תקריאי ותסבירי.

זה היה התיקון של רפואה משלימה ועוד כמה דברים קטנים. למעשה, אנחנו מאשרים עכשיו אישור פורמלי כי אנחנו כנראה הולכים למשהו אחר,

לפחות מאתמול, למרות שעדיין לא קיבלנו את התקנות החדשות, ולכן זה כרגע באמת דיון פורמלי לחלוטין. אני רוצה לדבר על הסגר. האם זה עדיין לא הגיע אלינו? האם הם אישרו כבר אבל זה עדיין לא הגיע לוועדה?

שאלת שאלה מצוינת. נמצא לידינו מנהל הוועדה. עד לרגע זה לא קיבלנו את ההחלטות, וזה אומר שההחלטות עדיין לא עברו. בדרך כלל הממשלה מאשרת דברים, מנסחת אותם, ואז מאשרת אותם באופן פורמלי ומעבירה לנו. כרגע התהליך הזה עוד לא קרה, ולכן זה לא על סדר-היום בכלל. אם כך, זה מחר. יש לנו דייט, בעזרת השם, מחר. או מחר או ביום שישי לפני שבת נראה. גברתי היועצת המשפטית, בבקשה. תיקון 22 כולל כמה הקלות, שיכול להיות שיבוטלו בסמוך, אבל כרגע אנחנו עדיין לא יודעים בדיוק מה בכוונת הממשלה לסגור במסגרת ההגבלות שהיא תביא בסגר המצומצם. התיקון הזה כולל ארבעה עניינים: האחד הוא באמת לבקשת ועדת חוקה לפתוח את האפשרות לצאת בזמן הסגר ממקום המגורים לטיפול של רפואה משלימה. כמובן שזה כולל בתוך זה גם את האפשרות לפתוח מקום של רפואה משלימה וכל מיני הוראות להפעלת המקום.

חייבים לתאם מראש את ההגעה,

מסכה וכו'. בנוסף, מוסיפים כאן אפשרות לצאת ממקום המגורים בזמן הסגר לצורך השתתפות בפעילות או בתוכנית להפגת בדידות לאזרחים ותיקים, וזה רק לתוכנית כזו שהיא של המשרד לשוויון חברתי, של רשות מקומית או מי מטעמם. הדבר השלישי הוא האפשרות לצאת בזמן הסגר ממקום המגורים לצורך השתתפות בטקס דתי לציון בר מצווה או בת מצווה, וגם בטקס דתי דומה בדתות אחרות, וגם נושא בר המצווה ובת המצווה הוא לבקשת הוועדה. זה היה ידידי, יושב-ראש הוועדה החלופי, הרב מלכיאלי,

הדבר האחרון הוא נושא האפשרות לצאת מהבית לתפילה או לטקס דתי הנוגע לחג המולד, וכאן יש הרחבה של מתווה התפילות שהיה על הנוצרים הקתולים, כשהמועד שבו הם חוגגים את חג המולד הוא ה-24 לדצמבר.

הם מרחיבים את אותו מתווה של התפילות שהם עשו אז, כשבשטח פתוח זה עשרה מתפללים או עשרה משתתפים בטקס בקבוצה, ואפשר שיהיו עשר קבוצות כאלו. יש גם כללים למקרה שזה מבנה כשזה גם עשרה אנשים, ומספר הקבוצות שיכולות להיות בתוך המבנה זה כמספר הכניסות לאותו מבנה. מרחיבים את ההסדר הזה כך שהוא יחול גם היום, ה-6 בינואר, בשעה חמש עד מחר בשעה שמונה בערב. אני אקריא את התיקון, ואם יהיו שאלות אז אפשר מייד אחר כך: טיוטת תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות) (תיקון מס' 22), התשפ"א 2020 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 4,

7,

25 ו-27 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה),

(להלן החוק), ובאישור ועדת החוקה לפי סעיף 4(ד)(2) מתקינה הממשלה תקנות אלה: תקנה 2 - תקנה 2 היא התקנה של הסגר שאומרת שאסור לצאת מהבית,

לעניינים המפורטים בתקנה. מוסיפים פה (1): בפסקה (3) במקום "או טיפול סוציאלי חיוני" יבוא "טיפול סוציאלי חיוני או טיפול רפואה משלימה או השתתפות בפעילות או בתוכנית להפגת בדידות לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי, רשות מקומית או מי מטעמם" - שוב, זו האפשרות לפתוח את הרפואה המשלימה. אם משרד הבריאות איתנו על הקו כדאי לשאול אותם מה זה אומר רפואה משלימה כי זה דבר שלא מוגדר בשום מקום. מהפעמים הקודמות אנחנו יודעים שהיו עם זה שאלות. לא, דווקא הפעם לא קיבלתי תלונות בעניין זה. רק עכשיו הם מציעים לפתוח את זה. לא, לא רק עכשיו. התקנה הזו פתוחה כבר בפועל מיום שישי,

יעקב, התקבלו תלונות בוועדה. שלחו אליך מכתבים ואני קיבלתי עותקים מקוסמטיקאיות וכו'. לא, זה הבקשות של תחומים נוספים. אבל בתחום הרפואה המשלימה. קוסמטיקאיות זה לא רק לשים אודם. יש לך ציפורן חודרת, טיפולי עור, והרבה מאוד טיפולים שהם רפואיים לחלוטין. ציפורן חודרנית זה לא בתוך מערך הרפואה?

הוא סובל, מסכן. האם תשאיר אותו כך?

אני חושבת שכדאי לשמוע את התייחסות משרד הבריאות לזה. "(2) בפסקה (13) במקום "או בברית" יבוא "בטקס דתי לציון בר מצווה או בת מצווה, בברית או בטקס דתי דומה לאלה בדתות אחרות"." - שוב, זה העניין של האפשרות לצאת מהסגר לצורך בר מצווה, בת מצווה. "תיקון תקנה 7 בתקנה 7 לתקנות העיקריות, אחרי פסקה (5) יבוא: "5(א) מקום למתן טיפול רפואה משלימה, (5ב) מקום שמתקיימת בו פעילות או תוכנית להפגת בדידות לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי, רשות מקומית או מי מטעמם. " תקנה 7 היא התקנה שמאפשרת לפתוח את אותו מקום שבו מתקיימת הפעילות הזו. "תיקון תקנה 8א. בתקנה 8א לתקנות העיקריות, אחרי פסקה (1) יבוא: "(1א) מקום למתן טיפול רפואה משלימה כאמור בתקנה 7(5א) - המפעיל של המקום יקבל לקוחות בתיאום מראש, (ב)בטיפול רפואה משלימה המתבצע תוך מגע בגוף המטופל - המפעיל של המקום יחטא את הכלים, את הציוד ואת הכיסא או את מיטת הטיפול אשר היו בשימוש, וכן יחליף מגבות וחלוקים, בין לקוח ללקוח, המפעיל של המקום יוודא כי בעת הטיפול בלקוח, יעטה המטפל מסכה ומגן פנים." תיקון תקנה 30 בתקנה 30 לתקנות העיקריות וזו התקנה שמדברת על הוראת השעה של המתווה המיוחד של התפילות של חג המולד. האמור בה יסומן (א), ובה

אחרי "עד יום י' בטבת התשפ"א (25 בדצמבר 2020),

יבוא "ובתקופה שמיום כ"ב בטבת התשפ"א (6 בינואר 2021), בשעה חמש בערב, עד יום כ"ג בטבת התשפ"א (7 בינואר 2021),

בפסקה (1) ברישה, במקום "תפילה כאמור תתקיים" יבוא "תפילה או טקס דתי כאמור יתקיימו"; בפסקה (2) ברישא, במקום "תפילה כאמור תתקיים" יבוא תפילה או טקס דתי כאמור יתקיימו"; אחרי תקנת משנה (א) יבוא: "(ב) בתקופה האמורה בתקנת משנה (א), יראו כאילו בתקנה 2,

"(20) יציאה לתפילה או לטקס דתי הנוגע לחג נוצרי כאמור בתקנה 30." אין פה בקשה להארכה של תוקף כל התקנות, ולכן כל מה שכתוב כאן מתלבש על התוקף הקיים של התקנות היום שזה עד ה-9 בינואר.

משרד הבריאות, אם אפשר, תנו לנו הגדרה של רפואה משלימה, האם הדברים ברורים, ומה הם כוללים ומה הם לא כוללים וכו'. אנחנו ניסינו להסביר את זה גם בעל פה בדיונים מספר פעמים, וגם בהצעה שלנו ניסינו להבהיר את זה קצת יותר. זה לא פשוט לתת הגדרה חד משמעית. ניסינו למצוא כמה פעמים הגדרה, אבל כיוון שבאמת מדובר בתחום שכולל מגוון רחב של טיפולים שאין לו שום הסדרה באף מקום, קשה להגדיר אותו. מה שכן, כלל אצבע זה באמת מתייחס לטיפולים שהם מענה משלים לבעיות בריאותיות. יש כמובן טיפול רפואי ויש טיפולים שהם לא רפואיים אבל מטרתם היא כן לסייע בהקלת כאבים או בעיות בריאותיות. אני מזכירה גם שיש את החריג, שהיה כבר קיים עוד לפני התיקון הזה המדבר על פעילות מודרכת לקידום ושימור תפקוד פיזי ורגשי של בעלי מוגבלויות,

רכיבה טיפולית וכד'. שאלות?

אם כך, אני מעלה להצבעה את אישור התקנות.

ירים את ידו. רגע, על פי הנוסח המקורי? או בלי החרגות, בלי כלום? מי בעד נוסח התקנות שכרגע הוקרא כן, אבל החרגת את הקוסמטיקאיות? אני לא יכול להחריג פה. אתה יודע מהי שיטת העבודה שלנו. אנחנו מדברים על זה, מתקנים בפעם הבאה, כמו שהם תיקנו את הרפואה המשלימה. יש שיטת יוליה ושאשא וכל אלה שלא הוכיחה את עצמה, ויש שיטת יעקב אשר ומלכיאלי ואלי אבידר שהוכיחה את עצמה. אני כן חייב לומר לציבור שמי שעורר פה את נושא הרפואה המשלימה לאורך כל הדיונים בחודשים האחרונים היה אלי אבידר. אתה עוררת את זה, אתה שמת על השולחן. לכן, אני עובר להצבעה.

ירים את ידו. הצבעה תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות)(תיקון מס' 22), התשפ"א-2020, אושרו.

תודה רבה.

- - אבל לגבי שאשא ויוליה יוליה מלכה,